בוקר טוב, אני רוצה לפתוח את הישיבה של ועדת העבודה,

והשעה היא 09:05. אנחנו נדון הבוקר כנדרש וכמתבקש, בהצעת צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 43), התשפ"א 2021. הצו נמצא